בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום: דיון בנושא מניין דירות התא המשפחתי

מדובר

מיותר שאני אגיד את כל הדברים בגלל שלפי דעתי אין לנו ויכוח במהות. יש לנו דיון שהוא לא לרוחי. שמתי אותו על סדר-היום כי זה פשוט עצבן

שי אהרונוביץ, בבקשה.

אני רוצה לומר שמאז הדיון האחרון שהיה בעניין הזה לפני שנה פלוס מינוס, במרבית המקרים בהחלט ניתנה ההקלה של דירה

ואז מה? הנה, הנה. בוא נסגור את המדינה. למה אתה מתאמץ? שי, זה לא היה מופנה אליך. זה היה בחוש הומור. בחוש הומור. אני אומר שאני בהחלט אפעל להסדיר את זה. אני מעריך שתרצו להגדיר את זה בחקיקה. לא הבנתי. כדי למנוע את הבדיקות והמחלוקות, אני חושב שעדיף היה פשוט לציין את זה ברוח הצעת החוק הפרטית שקיימת, שבעצם - - - מה בחוק אתם סבורים שלא מאפשר לכם לעשות את זה היום? תיראו. צריך להגיד. אני לא רוצה להלאות את הפרוטוקול אבל אתם מכירים מקרה די מפורסם שהגיע לכותרות במהלך מערכת הבחירות האחרונה. הנושא הזה שברגע שיש הבדל כל-כך גדול בין דירה יחידה לבין דירה נוספת, זאת איזושהי - ביתומים אני לא קורא לזה פרצה אבל זאת איזו פרצה במקרה של ילדים שהם בגירים. לכן מחפשים כל מיני סממנים. כולנו מכירים את המקרה שהתפרסם של מישהי שרצתה להיות חברת כנסת. מי משלם את המשכנתא? לאן הולכת השירות? שי, גם אתה אמרת שדין יתומים זה משהו אחר. נכון, אני מסכים לגמרי. זה לא אותו מקרה. לכן אני אומר שזה לא אותו מקרה. אני מסכים. מי שמתחמן בצורה הזאת - - - זה ממש לא אותו מקרה. הרב גפני, הסטואציה הזאת שמשתמשים בדמויות לכן אני חושב שאת הנושא הזה של יתומים - - - שי,

לפני זה. הצעת חוק פרטית סלולה בפני כל חברי הוועדה. אנחנו רוצים להימנע אם אין צורך. אני גם מעדיף כשאין צורך. כל הזמן הבנתי כאן בדיונים בוועדה וגם בכנסת הקודמת, שיש הנחייה שלכם בתוך המערכת. אם יש הנחיה כזאת והיא רשומה אצלכם, לא צריך את

אם לא תהיה ברירה, אנחנו נעשה חקיקה. השאלה היא לא שאלת הדירה היחידה. אתה אומר רק לעניין המשכנתא. אני לא רוצה לפרט כי זה כבר ייכנס לתיקים לגופם. עשיתי תחקיר על התיקים האלה. מעל 90% שהיו השנה אנחנו השארנו שם דירה יחידה. התחילו לעשות תחקיר ובאחת מהדירות לא הצליחו להשכיר אותה אז ההורה שילם מכיסו. אמרתי: תגידו לי, ירדתם מהפסים? אני אומר עוד פעם, גם אני כסמנכ"ל לא כל תיק מגיע אלי אישית. ברגע שהתיק הגיע לערר אז הובא לידיעתי. אני אבדוק עוד פעם עם הייעוץ המשפטי שלנו. תעצור דקה. עו"ד קרימלובסקי, אתה עוסק בתיקים האלה, האם אתה יכול להתייחס?

ייצגתי לאחרונה בשני תיקים כאלה לאחרונה. הארון הסתיים לפני שלושה או ארבעה חודשים. התיק האחרון שטיפלתי בו היה לפני שלושה חודשים ובסופו של דבר, אחרי חודשים רבים של דיונים מול פקידי השומה הוא הסתיים. אני עובד הרבה עם חיפה. הוא אמר שיש בירושלים אבל לדעתי ליתומים לא קונים דירות בירושלים. קונים דירות ב-300,000 עד 7,000 שקלים. אלה הסכומים שעליהם מדברים. אני מכיר הרבה תיקים כאלה שמתנהלים בחיפה וכמו שאמרתי אני עסקתי בשניים מהם. לא אמרתי שאין במשרדים אחרים. כמו ששי אמר, ברור שביתומים אף אחד לא חושב לרגע אחד שיש פה איזו מטרה לעשות איזה תכנון מס לא לגיטימי. בסופו של דבר בפרקטיקה ראיתי בפרוטוקול הקודם, גם השתמשתי בו בהשגה שהגשנו, שהעמדה של רשות המיסים היתה שלא צריך להוציא הוראת ביצוע ספציפית כי זה קיים בהוראת הביצוע שלנו. אבל תכלס, אני מגיע מהפרקטיקה וכשאני עומד מול פקידי מס מיסוי מקרקעין ומתחילים לחקור אותי האם הכספים הגיעו מתרומה. יכול להיות שיש איזה דוד שנתן 20 שקלים או דוד שנתן 100 שקלים ויורדים איתי לרזולוציות שהייתי צריך להביא רשימה של אלפי תורמים ולנתב בדיוק מאיפה הגיע כל שקל. זה קצת מרגיש שבעצם מיסוי מקרקעין לא מבינים.

לפחות, לא מבינים באמת את העניין של הוראת ביצוע שכפי שהם מפרשים, זה לא אמור להיות ככה. חשוב להדגיש כי קשה להם להיכנס לראש של אגודות הצדקה האדירות האלה. במקרה האחרון, הפקיד אמר לי שהוא את ההשגה שלי כי נרכשה דירה ב-600,000 שקלים לשלושה אחים יתומים, שלכל אחד מהם היה בדיוק 200,000 שקלים מקרן ערבים. הרי קרן ערבים נותנים 200,000 שקלים ליתום. בגלל שבדיוק היתה דירה שקנינו ב-600,000 וזה נחלק לשלושה, הוא אמר שבמקרה הזה הוא מוכן לקבל את ההשגה כי הוכחת לנו שהכסף היה צבוע לחלוטין בקרן ערבים. אבל בהשגה אחרת שהגשנו שהגיעה לוועדת ערר אצל השופטת ויינשטיין, שם צירפנו את הכספים של קרן ערבים יחד עם הכספים של קופה נוספת. שם התחילו לרדת לרזולוציות, האם היה איזה אבא שנתן את התוספת מסוימת? דיברו קודם שיש את העניין של המשכנתא. זה לא מסתיים רק במשכנתא. הם שואלים, איך אנחנו יודעים שכספי השכירות עוברים באמת? אני חושב שביתומים, מכיוון שיש פה תמימות דעים מאוד מאוד ברורה שאף אחד לא עושה עסקים פה לצורך הרחבת התא המשפחתי, מה שנקרא. אם אנחנו באמת יוצאים מנקודת הנחה שקונים ליתומים דירה בשביל שזה ישמש אותם אותם אחרי שיתבגרו, אז צריך לקבוע בצורה חד משמעית, שגם אם יקרה מצב שיהיה חסר 5% מהכסף של הדירה והאבא אפילו נותן את זה כל עוד שזה ברור שזה לא הולך להרחבת התא המשפחתי בעתיד, אין סיבה שלא יכירו בזה. גם אם זה כספי שכירות זה ככה וגם אם זאת תהיה משכנתא זה ככה ולא צריך להיצמד לכל מקרה לגופו, שאז באמת הפקידים במיסוי מקרקעין עושים לנו את המוות כעורכי דין מייצגים בלהביא עוד מסמך כזה ועוד מסמך כזה, עוד תצהיר כזה ועוד תצהיר כזה. מה העלות של הדבר הזה?

אי-אפשר לדעת כי זה יתומים. ינון ביקש להתייחס אבל רק שנייה. אתה יודע מה מטרת הדיון. מטרת הדיון היא להגיע למה שאמרתם בדיונים. אמרתם שתהיה הודעת ביצוע. כדי לעשות הוראת ביצוע בנושא המורכב הזה - - - להבהיר את הוראת הביצוע יותר נכון. אני באמת רוצה להוסיף נקודה קטנה. המטרה היא להגיע למצב שליתומים האלה תהיה אפשרות להמשיך את החיים שלהם. בעיקר זה גם מגיע להורים. האלמן או האלמנה שעושים כזה דבר, הרבה פעמים זה במסגרת הסכמים בין בני זוג בזיווג שני. לפני הנישואים הם רוצים לדעת שהילדים היתומים מסודרים. היום, כשפונים אלי לצורך ייצוג בכאלה עסקאות אני אומר להם: תקשיבו, אני לא יודע להגיד לכם אם תקבלו פטור ממס רכישה. אם זה לא יהיה 100% מכספי ערבים - - - על כל פנים, מטרת הדיון היא לא לעשות חוק. כדי לעשות חוק אני לא צריך את הדיון. נכין חוק ואני אחתום עליו ומי שירצה לחתום יחתום ונביא את זה לדיון שרים. לא זאת מטרת הדיון. מטרת הדיון זה להגיע לנושא שאמרתם. רשות המיסים לא פסקה מלהגיד שזה מתבצע ותהיינה הוראות ביצוע. אני מבין שזאת עבודה. אני לא חושב שזה דבר של מה בכך. צריך לדעת מה שוולדימיר שואל. כמה עסקאות כאלה יש במהלך השנה? אני מבין שזה לא קבוע. רגע, עצרתי את ינון. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. בגדול אין שום שינוי. רק להבין, פעם שעברה כמעט התחננתם שלא יהיה פה חוק. כל פעם שהעלינו את זה אמרתם רק לא חוק. הסכמנו ואמרנו שאנחנו מאמינים. אמרתם שתעשו הוראות ביצוע. אני מרגיש קצת פגוע. זה נעים לכם ככה לבוא אלינו עכשיו ולהראות אמרנו ולא קיימנו. עזוב, צחקתם עלינו. הוראות ביצוע היו צריכים להיות לפני שנה פלוס. היה כבר דיון שני בהוראות הביצוע. זה היה גם בכנסת ה-24 וגם בכנסת ה-25. בואו תראו לנו שכנים דבריכם. תעשו את הוראות הביצוע. אנחנו בינתיים, כדי לעזור לכם, גם נגיש הצעת חוק פרטית כדי לקדם את זה, אבל שיהיו הוראות ביצוע תוך חודש. אתה שואל למה אנחנו צריכים את החוק? כדי שאם יום אחד יבוא מישהו וירצה להוריד את הוראות ביצוע, גם את החוק נתנו לו אבל שהוראות ביצוע יהיו תוך חודש. קודם כול, אין הרבה מקרים. אתמול ביקשתי שיוציאו לי סטטיסטיקה. יש לנו היום במדינת ישראל 22,000 יתומים שהם יתומים מהורה אחד. יתומים משני הורים ממילא זה לא רלוונטי לגביהם. אני לא חושב שכל ה-22,000 יקנו מחר בבוקר דירות, גם לא חצי מהם, גם לא רבע מהם וכו'. אני מעריך שאנחנו מדברים על לא יותר מכמה עשרות עסקאות בשנה ויכול להיות שאני גם מפריז בזה.

פונים כי מתייאשים מלכתחילה. לא, לא, אני לא חושב. ינון, יכול להיות שבאמת אין כל כך הרבה. גם אינטואיטיבית, לדעתי אין הרבה כאלה. אז אדרבא. נכון. כל מקרה שמגיע אלינו הוא מקרה מיוחד. זה כמו עם ביקורות של מס הכנסה. בסופו של דבר בודקים 8% מהדוחות אבל אם אתה נופל במדגם זה 100%. נכון. מעל 90% מהמקרים אנחנו נתנו דירה יחידה. לגבי זה שאולי שאלו שאלות, את זה אני לא יודע. אני לא תמיד יודע מה קורה עם המפקח, אבל מעל 90% מהמקרים נתנו את הדירה היחידה. יש קושי לייעוץ המשפטי שלנו. היועץ המשפטי היה אמור להיות איתי פה והוא לא יכול היה להגיע בשל בדיקה רפואית. אין לי גם בעיה שנשב עם שלומית והוא יסביר את הקושי שיש לו בפרשנות של החוק נכון להיום ולתת את זה כשמישהו לוקח מימון וכאשר ההורה הוא הלווה השני. אני מסכים עם מה שהוועדה אומרת. בכל מקרה אנחנו נקבל את מה שהוועדה אומרת אבל אני מבקש לתת לנו חודש לבחון עוד פעם משפטית אם אפשר להבהיר את הוראת הביצוע בצורה חד משמעית לגבי משכנתא ולגבי זה שהורה לוקח את המשכנתא וכדומה. אם אפשר להגיע לנוסח שיספק את הוועדה, גם אני אשמח לא להגיע לחקיקה. חקיקה תמיד יודעים איך נכנסים ולא תמיד יודעים איך

להצעת חקיקה נצטרך להביא עלויות הכלכליות שיש ואת הפוטנציאל.

סתם לסבר את האוזן, ב-2018 היתה הצעת חוק פרטית כזאת ונתנו פוטנציאל של 190 מיליון שקלים,

זה היה נשמע לי מוגזם ואמרתי למי שחישבו אצלנו לחשב עוד פעם. אני אעשה אולי פגישה עם היועץ המשפטי ועם שלומית וננסה להבהיר את הוראת הביצוע ולחזק אותה. מי היועץ המשפטי, גיא גולדמן?

הוא היועץ המשפטי של מיסוי מקרקעין. אם אתה יכול, תמסור דרישת שלום לגיא גולדמן. התגעגענו לו פה בוועדה. שמעתי שהוא עובר תפקיד.

עוד מישהו שרוצה להתייחס? בעוד חודש, ב-1.3, בעזרת ה'. אנחנו מסכמים כך. נאמר על-ידי רשות המיסים שרוב המקרים מטופלים. אבל זה לא נמצא בתוך הוראות הביצוע, לצערנו הרב, מכיוון שנאמר בשלבים מסוימים שזה כן יהיה בהוראות הביצוע. אנחנו מקבלים את ההצעה שלך. קחו חודש, תשב היועצת המשפטית עם הייעוץ המשפטי של מיסוי מקרקעין כדי להגיע לפתרון על הנושא של היתומים. כשיש מימון בעצם של הלוואות. יתום או יתומה מאב או מאם ולא משני ההורים מכיוון שאז לא חל על זה בכלל מס רכישה. להביא הצעה שזה יהיה כן בתוך הנושא של הוראות הביצוע ואז כל הנושאים האחרים מתייתרים. בעוד חודש או שנתכנס או שנודיע לוועדה שכך וכך היו המסקנות של היועץ המשפטי של מיסוי מקרקעין והיועצת המשפטית של הוועדה. זאת הצעה שלך שאנחנו בוועדה מקבלים. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:20.